בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לאלה שמשתתפים פיזית ולאלה שמשתתפים איתנו בזום בדיון החשוב בנושא שירות ברשות מקרקעי ישראל בתקופת הקורונה. האם זה לקוי או לא נראה במשך הדיון, אבל זו הכותרת ולשם כך התכנסנו.

כל אחד מאתנו חי במדינת ישראל וכל אחד חווה את הימים הלא פשוטים, כל אחד מהכיוון שלו. אם עשינו בעבר בוועדה כאן דיונים עם הביטוח הלאומי, עם רשות המסים ועוד ועוד, מסתבר שיש עוד נישה שבעצם רואים את עצמם נפגעים ולא מקבלים את השירות הנכון והמתאים מרמ"י שבעצם, אני לא מחדש לכם שום דבר, 90% מקרקעות מדינת ישראל נמצאות ברמ"י ומהפניות הרבות שהגיעו לוועדה מסתבר על פניו, כפי שקראנו מכתבים ושמענו גם טלפונית, שלא מקבלים מענה. כתוצאה מאי המענה יש על פניו נזקים ישירים לאזרחים.

דוגמה קטנה, ובהמשך ניכנס לכך יותר, הפרת חוזים, אנשים שרוצים לשלם על עסקאות לא יכולים לעשות זאת, אין מענה במינהל לפונים. אני מבין שאנחנו לא נמצאים בתקופת שיגרה רגילה, אבל אני יודע לומר והזכרתי את הביטוח הלאומי ואת רשות המסים ואם יהיה צורך אזכיר שראוי לנכון למצוא את הדרך כיצד לתת את המענה תוך כדי המצב הלא נעים שאף אחד לא הזמין אותו והגיע אלינו בהפתעה. אנחנו מקווים ומתפללים שכמו שזה הגיע בהפתעה כך הוא יסתלק מאתנו באיזה יום, אבל לצערנו כפי שאנחנו רואים את המצב לא נראה שזה הולך להיעלם מאתנו, ולכן אנחנו צריכים לתת מענה ולעזור לאזרחי מדינת ישראל, כפי שאנחנו השכם והערב אומרים שאנחנו צריכים להכנס לשגרת הקורונה ולחיות איתה, ולראות איך תוך כדי אנחנו מנהלים את חיינו. וכדי לנהל את החיים שלנו אזרחי מדינת ישראל זקוקים לכל מיני שירותים ואחד מהם הוא של רמ"י. אני רוצה לפנות למורן גליקשטיין מרמ"י. דרך אגב, ציפיתי לראות כאן את עמיאל. מסיבות אישיות הוא לא יכול להשתתף בדיון. אני ראש המטה של מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ואיתי נמצאים רביד שמואלי מנהל אגף מערכות מידע ומתעסק עם נושא הדיגיטל, וניסים אברהם ראש חטיבת השירות שעניינה השירות של מינהל מקרקעי ישראל. ברשותכם רביד וניסים שמתעסקים בתחום יציגו ואם צריך אותי, בשמחה. בבקשה. שלום ובוקר טוב לכולם. קודם כל חשוב לנו להגיד שאנחנו ערים לבעיות ולקשיים שאנחנו ניצבים בפניהם היום. אנחנו לא חושבים שהכל מושלם. אנחנו רוצים להציג כאן מפת דרכים כיצד אנחנו רואים את הפתרונות לדברים האלה. אנחנו ערים לקשיים של ציבור עורכי הדין והלקוחות שלנו, אבל נציג כאן את הפתרונות שאנחנו חושבים שנכון לעשות.

גם השר ליצמן כשהיה יו"ר המועצה שלנו הנחה בצורך לשיפור השירות. אנחנו עובדים היום כולנו במתכונת חירום, ב-20% של כח אדם כמו כל משרדי הממשלה. מאיזה תאריך נכנסתם למתכונת של 20% כח אדם? זה כל פעם משתנה בתקופת הקורונה, הנחיות נציבות שירות המדינה שבאות מהממשלה. אבל הייתה תקופה שהייתם יותר מ-20%.

דיברתי לגבי היום. אני אומר שלגבי היום, אנחנו במתכונת של 20% כח אדם. אבל אנחנו רוצים לדבר על הפתרונות. הפתרונות שאנחנו שמים עליהם את הדגשים זה ייעול התהליכים, הפחתת רגולציה וכמובן מערכות מידע שאנחנו נדבר עליהן, רביד ייתן דגשים בנושא. הקורונה תפסה אותנו באמצע תהליך של החלפת מערכות מידע. מערכות המידע של רמ"י היום הן מערכות משנות השמונים ואנחנו במעבר למהלך של סאפ שהחל עוד לפני הקורונה, התחלנו אותו בדרום ואנחנו אמורים להמשיך אותו לחיפה. כל תהליך הקורונה תפס אותנו באמצע מעבר של מערכות מידע. למעשה כל התהליך חייב אותנו להקדים את תכניות העבודה בדגש על הקשר שלנו עם הלקוחות ולהפנות את הכל לאמצעים הדיגיטליים. אנחנו כמובן עדיין מאפשרים למסור מסמכים בעמדות קבלת מסמכים אצלנו למי שיש לו בעיות של נגישות דיגיטלית, אבל הרוב המכריע מתבצע באמצעות מערכת הפניות, שעברה לאחרונה שדרוג. בהתחלה היא הייתה פחות חכמה כי עשינו אותה ממש יש מאין והיום אנחנו יודעים לנתב נכון למקומות כדי שהמענה יהיה הרבה יותר מהיר ושיגיע ישירות לגורם המטפל, ובחודשיים האחרונים שהמערכת החכמה שלנו נכנסה, צמצמנו גם את לוחות הזמנים שאנחנו עושים. ההנהלה שלנו כולה מיינדד לנושא של מערכת פניות הציבור. ישיבות ההנהלה שלנו חלקן מתחיל בפניות ציבור, בזמני טיפול של פניות ציבור במרחבים. דהיינו עובר כל גורם אזורי ואומר 'אצלך בפניות יש ככה וככה, איך מקדמים את הנושא כדי לצמצם מהר ככל הניתן את הנושא של הטיפול המהיר בפניות שמגיעות באופן דיגיטלי'. אנחנו עדיין מאפשרים במקרים חריגים, בתיאום עם הגורם המטפל גם את זימון התורים, יש לנו פלטפורמה מתאימה באתר, היא עדיין לא לכל גורם בגלל הבעיות שנמצאות כעת בנושא של כמות קהל שנכנס שלמעשה מפחית כמות עובדים שיכולים להכנס וכיוצא בזה. אז אנחנו בהחלט עושים מאמץ גדול לבקרה והידוק מול המרחבים, כמו שאמרתי, גם בדיוני ההנהלה שלנו. בצד הביקורת שאנחנו קשובים לה, יש גם תשבחות על היכולת של אחרים להגיע אלינו. היום אני לא רוצה לדבר על תשבחות, אנחנו היום באים לשמוע את הביקורת כי בעיני זו אמורה להיות ביקורת בונה שאמורה ללמד אותנו מה עוד לעשות ויש לנו המון שיחות עם עורכי דין מבחוץ, ראיתי כאן את מנדל שאתמול שוחחתי איתו במקרה, בלי שום קשר. חלק מהקשיים שהיו הם בקשר לפעולות שנעשו במוקדים שנמצאים אצלנו במיקור חוץ. המוקדים במיקור חוץ שפועלים אצלנו עד לפברואר היו עם מינימום תלונות, היו המון בעיות של הוצאות לחל"תים, היום אנחנו נוהגים איתם ביד ברזל, אפשר להגיד, רוכבים עליהם והיום אנחנו השגנו סוג של התייצבות בקשר אליהם. אני אעבור למצגת כדי לתת מספר נתונים לגבינו. אז ככה, מגוון התפקידים של רמ"י, אנחנו לא בדיוק כמו טאבו, אנחנו פועלים גם בממד העסקי וגם בממד של הרישום. התפקידים שלנו מגוונים, יש לנו הגנה ופיקוח לקרקעות, הקצאת קרקעות לשימושים ציבוריים לרשויות המקומיות, תכנון ופיתוח, תיעוד ורישום, חוזים, שירותים נוספים לקהל הרחב, בדרך כלל זה בא לידי ביטוי בעיקר במוקדים המהירים, משכנתאות, אישורי זכויות, הוצאנו דו"ח שמראה שבתחילת הקורונה הייתה נפילה קטנה, אבל לאחר מכן אנחנו מדברים לדוגמה על אישורי זכויות בין 3,000-4,000 בכל חודש, העברות זכויות בסביבות ה-1,500 כל חודש בממוצע, ומשכנתאות בין 400-500 משכנתאות בכל חודש בתקופת הקורונה. אנחנו נציג גם את הנושא הזה. אנחנו מנהלים ספר נכסים שזה כמו הטאבו הפנימי שלנו, עסקאות ושיווקים וגם בקרה. אני מציג דוגמאות לכמות הפניות שנמצאות אצלנו בעבודה, הפניות בדיגיטל הן פניות שקלות מאוד לשימוש, הציבור עושה בהן המון שימוש, ב-24,000 יש גם כפילויות כי מישהו שעדיין לא קיבל תשובה, היום אתה יכול בתוך שעה להוציא עוד, אנחנו מנסים לאחד את הפניות לממדים אחודים, אבל כמו שאמרתי, פניות הציבור הדיגיטליות שמגיעות אלינו היום, הן האתגר הגדול שלנו וכל ההנהלה רתומה לניהול ובקרה שלהן כולל ישיבות ההנהלה. אני רוצה לדבר על מה שעשינו בהפחתת הרגולציה מתקופת הקורונה. אנחנו בדרך כלל פועלים לפי מסמכי מקור, בתוך הפלטפורמה יצרנו הקלות רגולטוריות שמאפשרות הגשת מסמכים בדיגיטל גם אם הם לא מקוריים. למעשה כל הבקשות שקודם לכן היה צריך להגישן ישירות אלינו עם שליח או להגיע למשרדים שלנו, היום אפשר באמצעות עורך דין עם טופס הצהרה שלו והוא מגיע אלינו עם עותקי המסמכים ולא המקור. כשאתה אומר 'היום', בוא תאמר תאריך ממתי. אני מדבר איתך על מארס. כבר ממארס זה קורה. משכנתאות פעלנו ביחד עם איגוד הבנקים, הייתה לנו עבודה משותפת וטובה איתם, ויצרנו פלטפורמה בטיפול בכל עולם המשכנתאות. למעשה אם אנחנו לוקחים את עולם סילוקי המשכנתאות, היום אני מקבל ישירות בכספת מאובטחת את המסמכים מהבנקים, מטפל בבקשה הזאת בלי שהלקוח צריך להגיע אלי ובלי שהוא צריך בכלל לבוא אלי או להגיש לי מסמכים, הבנק מעביר לי את זה ישירות דרך כספת מאובטחת ואנחנו עושים את הביטולים. רביד יראה לכם בהמשך כמויות כי אני חושב שזה מאוד מרשים. בנושא של משכנתאות ללקוחות, הלקוח פונה אלינו בדיגיטל, מגיש את הבקשה, אנחנו שולחים לבנק בצורה מאובטחת את המשכנתא וגם ללקוח. הבנק מסתמך על ההליך המאובטח שלנו והוא נותן כסף ללקוחות. אני מדבר על תהליך שעובד ממארס. עוד מעט תראו את הנתונים של הגשת משכנתאות ללא מגע מסמכים, פיזית,

אלא רק באמצעות הפניות בדיגיטל, וללא צורך בהתייצבות אצל רמ"י. יחד עם החברים שלנו בטאבו יצרנו סוג של ממשק. היום הטאבו דורש שכל השטרות שיגיעו אליו יהיו מקוריים או שעורך הדין יצהיר שזה מקור. אנחנו יצרנו תיבות מאובטחות מול הטאבו שכל מייל שאנחנו שולחים לעורך דין לגבי שטרות שנדרשים לצורך רישום, מגיעים גם לטאבו, הטאבו יכול לבצע התאמה של המייל ששלחתי לו עם המייל שעורך הדין מגיש לו ובהסתמך על המייל שלנו למעשה לא צריך להגיש את המסמכים המקוריים אליהם. הקורונה תפסה את כל השוק הישראלי בקשיי מימון בנקאי וכיוצא בזה. בטרום הקורונה היו המון מכרזים והמון עסקאות שהיו באוויר וכל העסקאות האלה, פתאום לאנשים קשה מאוד להשיג מימון בנקאי, קשה מאוד להביא את הכסף. אנחנו יצרנו תהליך של אורכות שניתן ללקוחות שלנו, אפילו הם לא צריכים לבוא אלינו להחליף את שוברי התשלום שאצלם או את מסמכי העסקה. אמרנו להם שהם יכולים להסתמך על מסמכים או על שוברי התשלום שנגמרים לדוגמה ב-1 לאפריל, אפשר לשלם אותם עד לתאריך מאוחר יותר ואנחנו נכבד את הדברים האלה לצורך העסקה. במסגרת ההודעות לציבור שנמצאות באתר, אנשים לא צריכים להגיע אלינו לקבל מסמכים, לקבל שוברים חדשים ובדרך הזאת הם עדיין יכולים להמשיך ולממש את העסקאות שהשוברים שלהן, או התוקף שלהם, והארכנו גם את תוקף האפשרות לביצוע עסקאות במכרזים וכיוצא בזה. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לחברי רביד שמואלי שהוא מנהל אגף מערכות מידע כי אנחנו רוצים להראות את מפת הדרכים קדימה. לפני שנשמע את רביד, זו מצגת מאוד יפה והתרשמתי מאוד אבל אני מבולבל. אני יכול לקחת את כל ערימת המכתבים שהגיעו לוועדה ולומר שהאנשים האלה גם מבולבלים. כפי שאתה מציג את הדברים, הכל דבש, פה ושם יש בעיות כמו שיש אצל כל אחד, אבל רוב הדברים, אישור זכויות, סילוק משכנתא, הכל זורם. שמעתי ממך, שזה ממארס. המכתבים שקיבלנו ולא הבאתי לכאן את כל הערימה, זה לא מה שהיה לפני מארס, אלא הרבה אחרי. או שציבור האזרחים ואני מתכוון לעורכי דין, אנשים פרטיים ואלה שמתעסקים בזה, לא מכירים בדיוק את השירות שאתם מעניקים וחבל, וצריכים אולי ליידע אותם, או שאכן עשיתם תכנית מאוד יפה ואכן כך היה צריך לעבוד ובפועל זה לא עובד בדיוק.

בהמשך אנחנו נשמע את חלק מהפונים שנמצאים כאן. לעשות לי סדר בבלבול. אני רוצה להדגיש. לא אמרתי שאין בעיה. התחלתי בדבריי בכך שאנחנו ערים לבעיה ולא מושלמים ויש לנו עוד המון עבודה לעשות.

אנחנו מקבלים את הדברים ומטפלים בהם. לא אמרתי שהדברים מושלמים. לפני שהכנסנו את מערכת הפניות היה מצב בהחלט שפניות הסתובבו לא אצל הגורמים המטפלים, זו מערכת שהקמנו לא בצורה סדורה לפי תכנית עבודה, אמרתי קודם לכן, הקדמנו ועשינו בשלבים, כמו שחברים מאגף מערכות מידע תמיד אומרים שזה כמו גרסאות בפלאפון. התחלנו עם גרסה מאוד בסיסית, לא טובה. אבל אנחנו משתפרים כל הזמן, אנחנו משפרים את הגרסאות והיום אנחנו יודעים לכוון את הדברים לגורמים מטפלים מתאימים הרבה יותר טוב מאשר לפני חודשיים. אנחנו יודעים לדייק את הדברים ואנחנו פה כדי לשמוע. אני לא אומר שאנחנו מושלמים, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות.

אלה השאיפות שלנו, כל אחד שואף להתייעל.

אמרתי שאנחנו רוצים להראות את מפת הדרכים קדימה. גם אני וכולם רוצים לראות, אני רק התמקדתי בדברים, יש דברים שאנחנו צריכים להשתפר ולהתייעל וזה בסדר, כל אחד מאתנו חייב להגיע שיהיו לו את השאיפות, אבל דברים שאנחנו כן יודעים שעובדים, צריך לבדוק האם הם באמת עובדים או לא. אבל זה להמשך. בבקשה רביד. בוקר טוב לכולם, שלום לכבוד היו"ר ולמשתתפים. אני מנהל מערכות מידע ראשי ברשות מקרקעי ישראל. בראשית אני רוצה לאחל בריאות ובשורות טובות לכל עם ישראל בתקופה המורכבת הזאת. כפי שניסים חברי הציג, בהחלט המצב הוא מאתגר. עצם זה שיש את אתגר התחלואה, אתגר הבידוד והריחוק החברתי, בהחלט מצטברות הרבה מאוד פניות. אנחנו ברשות מקרקעי ישראל משתמשים במערכות מידע ותיקות, והתנענו מהלך רב שנתי בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, עם רשות התקשוב הממשלתית כדי בעצם להחליף את מערכות המידע שמנהלות את המקרקעין הלאומי, את בנק הקרקעות הלאומי, מעל 90% מקרקעות המדינה במערך חדש. למערך הזה קראנו בשם 'רמיטק' אני מניח שאפשר להבין למה. למהלך יש שלושה רכיבים עיקריים: רכיב ליבה, ערוצים ונתונים. הליבה עוסקת באותן פעילויות הליבה של רשות מקרקעי ישראל שניסים הציג קודם כמו ספר הנכסים של המדינה, נושא של עסקאות המקרקעין, ניהול הכספים, מדובר כאן ב-10-15 מיליארד שקל בשנה עם מאות אלפי חשבונות בנק, כל נושא השיווק ומכרזי המקרקעין, המערכות המשפטיות, הגיאוגרפיות, המסמכים ועוד. מערך הערוצים בעצם עוסק בהרבה ממה שאנחנו מדברים עליו היום, היכולת שלנו להגיע לקהלים שעובדים מולנו, זה יכול להיות האזרח, המייצג, עורך הדין,

המתכנן, כל הקהלים שעובדים מולנו ורכיב זה מאפשר לנו לייצר קשר טוב יותר עם קהלים אלה ולתת להם שירות טוב יותר ונגיש באזור שנוח להם. הרכיב השלישי הוא רכיב הנתונים, כל נושא הדו"חות הבקרה והתובנות, כלומר הוא מאפשר לנו לעקוב אחרי הפעילות, לראות יעדים ולהשיג אותם, ומאפשר לראות איך אנחנו מול הציבור, עד כגמה אנחנו נותנים שירות ועד כמה אנחנו עובדים באופן יעיל. את כל שלושת הרכיבים האלה עוטפת פעילות תשתיתית רוחבית שכוללת הרבה היבטים בעולם התשתית, היבטים הקשורים בהתנהלות, של פיתוח תוכנה והיבטים שקשורים בתשתיות בחוות שרתים ונושאים של אבטחת מידע שהיום מאוד מאוד קשים ומורכבים, אבל בסופו של דבר התכנית הזאת היא תכנית רב שנתית בהיקף מאוד רחב ברמת המדינה, היא אמורה לסייע להנעת המשק, לשפר את השירות לציבור ולנהל את ההתנהלות הארגונית של ניהול המקרקעין הלאומי של אותו בנק הקרקעות של ישראל. אני רוצה לספר קצת על מה עשינו כשתפסה אותנו הקורונה. בעצם בחודש פברואר השקנו את מוצר הליבה החדש במרחב הדרום, אבל לא עברו מספר שבועות קצרים ותפסה אותנו הקורונה, 70% מהעובדים נדרשו לחופשה כפויה ולא היו בעבודה ובפעילות. היינו באמצע השקת מערכות חדשות בדרום ועם הקורונה נדרשנו לחשב מסלול מחדש ולעשות הסטת משאבים ועדכון תכנית העבודה כדי לאפשר עבודה מרחוק גם בדרום וגם במרחבים האחרים. כפי שניסים ציין בהקשר הרגולטורי וההקלות, בעולם מערכות המידע הקמנו יישום של פניות בדיגיטל שמאפשר לכל אזרח, יזם, מייצג, לפנות בכל נושא באמצעות אתר האינטרנט בצורה מאובטחת ומקוונת עם יכולת לאפשר הוספת צרופות ונימוקים, ובעצם לפנות אלינו כדי לעשות כל פעולה או כל שאלה או כל נושא. המערכת הוקמה בקבועי זמן מאוד קצרים והיא הוקמה בשיטת המוצר, כלומר השקנו בתחילה מוצר בסיסי וכל שבוע-שבועיים השבחנו והוספנו עוד רכיב, סידרנו מוח יותר מתקדם של ניתוב בתוך הארגון, הוספנו מערכות בקרה כדי לראות איפה נמצאות הפניות ועד כמה הן מטופלות ואיפה דברים נתקעים, בהחלט עולם מורכב שתוך כדי זה אנחנו מבינים ש-70% מהעובדים לא היו בעבודה ושאנחנו במקביל עובדים על מספר נושאים שקשורים בליבה, ערוצים ועולמות אבטחת מידע וסייבר של נושא התקשורת. בעצם הוספנו יישום שמאפשר באינטרנט לפנות בכל נושא, הפניה מנותבת באופן חכם באמצעות מערכת ניהול שירות לקוחות, מערכת CRM חדשה לגורמים המטפלים בצורה חכמה והוספה של כלים למעקב ניטור ובקרה על מנת לוודא ולעקוב על סגירת מעגל הטיפול. אפשר לראות בגרפים שלפנינו מה היה ב-2019 ומה ב-2020 בתחילת השנה ועם הקורונה. אנחנו רואים שקצב הפניות באתר האינטרנט בשנת 2019 עמד על סדר גודל של 3,000-3,500 בחודש, כך היה גם בחודשים הראשונים של 2020. אבל פעם שנכנסנו לתקופה של סגר ולתקופה של בידוד וריחוק חברתי, בעצם ערוץ הקשר של אותה קבלת קהל עבר לערוץ היישום בדיגיטלי והתחלנו לקבל פי 5 פניות מ-3,000-4,000 לכ-15,000-20,000 פניות בחודש אפילו יותר, רואים כאן בחודשים יוני ויולי מעל 21,000 פניות ובעצם קבלת הקהל שלנו בגלל אותן הקלות רגולטוריות שניסים דיבר עליהן, כדי להנגיש ולאפשר להניע את המשק בעולם המקרקעין, כל פעולה יכלה להתבצע או לבקש לבצע אותה באמצעות הקשר המקוון. יחד עם זאת הבנו שיש פעולות שאזרחים או מייצגים יחשבו שאולי הן בלתי ניתנות לביצוע בצורה דיגיטלית ומרחוק, ולכן ייצרנו יישום של בקשות מקוונות לזימון תור. כלומר מי שחשב שהוא לא מסוגל בשום אופן לבצע את הפעולה באזור הדיגיטלי, איפשרנו לו לבקש להזמין תור - - - יש פעולות שלא ניתן לבצע דרך הדיגיטל? יש מספר פעולות לא גדול שהן מורכבות. יש פעולות מורכבות שהן בעולם העסקי בעקרון, פחות בעולם השירותי. אני מזכיר שאנחנו עדיין עובדים גם בעולם העסקי וגם בעולם השירותי. אני אתן דוגמה לפערים האלה, אבל מזה שקיימות עסקאות מורכבות שמי שצריך לבוא ולהסביר בשומה שלו מדוע במקרה שלו מגיע לו זיכוי מסוים ולא מה הזיכוי שרמ"י חושב. זה לא יכול להיעשות דרך הדיגיטל.

מה פרק הזמן שמקבלים את קביעת התורים? הרי כפי שציינת עובדים ב-20%. רביד יראה את השקף. עדיין לפני הפניות האלה אנחנו לא מנתקים את הקשר הישיר, אנחנו מתקשרים ללקוחות שפנו אלינו. תסתכלו על הגרף הכחול לעומת הגרף האדום, בחלק ניכר מהמקרים אנחנו מצליחים לתת מענה לאנשים גם

אנחנו לא זונחים את זה, לא זנחנו את אפיק השיחה עם הלקוחות במקומות של בקשת התור, אנחנו מבינים מה הבעיה, מדברים עם האנשים, אם אנחנו חושבים שניתן לעשות זאת מול הלקוח באופן בלתי אמצעי בטלפון, אנחנו נותנים גם את המענים דרך הטלפון. תראו את הפער, שהוא יפה בעיני, בין כמות הזימונים ל- - - כמה זמן מחכים בממוצע עד שמקבלים תור? אני מבין שזה תלוי בכמות הפונים ובכמות של מתן השירות במקום. אני מתחשב בכך שיש את מגבלת כח האדם, אבל בממוצע בנתונים הקיימים? אפשר לראות בנתונים - - - את הזמן אני לא יכול לראות, אני יכול לראות את הכמות. לצורך העניין היום אני מזמין את התור אני מקבל לעוד שבועיים?

חודשיים-שלושה?

אני חושב שזה בתוך 30 יום, כל הפניות.

פעם שאזרח או מייצג או כל אדם שפונה אלינו ומבקש להזמין תור פרונטלי, גורם מטפל יוצר איתו קשר, מברר את מהות הפניה שלו, אם הוא רואה שניתן לבצע באמצעי דיגיטלי הוא מנחה כיצד לבצע, ואם לא, הוא מנסה לטפל בו או באמצעות הטלפון, זום או באמצעי אחר, או הוא פשוט קובע לו תור לטווח של שבועיים ברוב המקרים, בהתאם למהות העניין. ייתכן שהוא גם אומר לו איזה מסמכים הוא נדרש להכין ומה הוא צריך להביא כדי שאותה פגישה תהיה יעילה ויוכלו להתקדם. אפשר לראות, אם מדובר על משהו כמו 100,000 בפניות דיגיטליות, מדובר על 6,000 פניות לעולם של זימון תור, כלומר פחות מ-6%. כלומר מעל 90% קבלת הקהל נעשית מרחוק, וגם ב-6,000 האלה, 80% מהן מטופלות מרחוק, כלומר רק 2% מהקהל שהיה רגיל להגיע אלינו, משהו כמו 100,000, 150,000 בשנה, רק 2% מהם נדרשים. כלומר מדובר על עשרות ימי עבודה, פקקים הלוך ושוב, חניה, המתנה אצלנו שנחסכו בעקבות השינוי התרבותי הזה וההתאמה שלנו לאפשר לעשות את הדברים בערוץ הדיגיטלי. אני רוצה לדבר על נושא המשכנתאות. רביד נראה לי שנתאהב בדבר הזה וזה ימשיך גם הלאה אחרי הקורונה. למה לא, בהחלט כן. אין ספק שהקורונה היא לימון ואנחנו השתדלנו לעשות ממנו לימונדה כמה שאפשר, כי התחלואה והבידוד וחס וחלילה דיכאונות ואי הנוחות במצב הזה, יש בזה גם כמה אזורים שיכלנו למנף לטובה את אותו שינוי תרבותי שאפשר לתת שירות גם מרחוק, שאפשר לקבל שירות גם מרחוק, אלה הרבה מאוד התאמות שהן ברמה תרבותית, ברמה אישית, כל אחד מאתנו כבן אנוש הנושא של שינוי הוא דבר מורכב עבורו, אז גם העובדים - - - מאוד מסורים, נדרשו לעשות התאמה, גם לקוחות רמ"י שמאוד חשוב להם לקדם את הנושאים שלהם בהיבט האישי והכלכלי בהחלט, יש פה התאמה שכולנו נדרשים לעשות בגלל התקופה, ובהחלט אם ננהג בחכמה נמשיך עם הכלים האלה קדימה כי הם בהחלט יכולים לייעל גם את השירות לציבור וגם את ההתנהלות הארגונית. תודה בשלב הזה. נחזור אליך. כולנו שמענו את ההתייעלות שעושים וגם את המצגת שהראתה את הנתונים. יו"ר הוועדה, אני ארצה גם לדבר על מה אנחנו הולכים לעשות בעתיד, לא רק על מה שעשינו. אם תרצה עכשיו או יותר מאוחר, לבחירתך. מה אתה מציע? אני רוצה להמשיך עוד כשש דקות ולאחר מכן - - - בבקשה. אני רץ. בנושא המשכנתאות ניסים דיבר, טיפלנו במעל 3,000 משכנתאות. שוק הנדל"ן הפיננסי לא רצו לעצור אותו ובזכות זה הצלחנו להקים מול הבנקים קשר מקוון

כספות וירטואליות ואנחנו לא נדרשים שאזרחים יבואו עם ניירות מקור חתומים מהבנקים אלינו. יש קשר מקוון ומאובטח והוא עובד מעולה ואני בהחלט מקווה שזה גם ימשיך אחרי. וזה מה שעשינו. גם מכרזי מקרקעין אנחנו מאפשרים להגיש הצעות מרחוק בצורה מקוונת ומאובטחת, בהחלט פורץ דרך, התחיל לפני הקורונה ונמשך גם בקורונה. עכשיו אני רוצה לדבר בזריזות על מה שהולך להיות הלאה, כי זה שעשינו את הדברים והתאמנו בקבועי זמן קצרים זה עזר באופן אינקרמנטלי והשתפר, אבל זה הולך להשתפר עוד כי אנחנו מבינים את המצוקה. אותן טענות שהגיעו לוועדה הן נכונות,

ברוב המקרים. אנחנו לא מושלמים, אבל יש לנו תכנית פעולה, אנחנו מקבלים גם הרבה מאוד שבחים מנגד על דברים טובים שאנחנו עושים, אבל ברור לנו שאנחנו צריכים להמשיך לעשות וזו מפת הדרכים. אנחנו במסגרת אותה תכנית ערוצים בדיגיטל מקימים עוד אזורים לשיפור השירות, אזור אישי, כמו בנק, חברת ביטוח או קופת חולים, כל אחד מאתנו כאזרח נכנס לאזור האישי ויכול לעשות פעולות, לצפות בפרטים, אנחנו מקימים כזה אזור, הוא נמצא בהרצה ואני מזמין כל אחד ממשתתפי הוועדה ובכלל אזרחי ישראל לנסות להירשם ולהתנסות בזה, זה אמנם בהרצה אבל זה בהחלט מראה לאן אנחנו הולכים. אותו דבר אזור אישי למייצג. אותם המייצגים, אותם לקוחות שעובדים מולנו, אנחנו רוצים לאפשר להם לעשות פעולות כפי שהם עושים כמייצג באמצעות הזדהות חכמה וכרטיס חכם, מאוד דומה למה שנעשה בבתי המשפט. בתפקיד קודם שימשתי סמנכ"ל בתי משפט והעליתי את אתר עורכי הדין אם בקשה שיפוטית נדרשה למענה לפני אותו תהליך מחשובי, נט המשפט, כשלושה שבועות, אז עורכי הדין היום יודעים שהחלטה שיפוטית על בקשה לוקחת בפרקי זמן נמוכים הרבה יותר, סדר גודל אפילו של יומיים. נושא של שילוב של הזדהות וחתימה דיגיטלית מאפשר קשר מהיר ומאובטח בינינו לבין האזרחים והמייצגים, גם שם אנחנו מעמיקים. עולם של ערבויות דיגיטליות יחד עם החשב הכללי אנחנו עושים פרויקט כדי לאפשר גם מול הבנקים את כל הנושא וכמובן ביצוע פעולות רבות במקרקעין עוד ועוד. יש לי פה שקפים שמציגים, אם יהיו שאלות אני כמובן ארחיב. תודה אדוני היו"ר. תודה. היית זריז ויעיל. אני אשמח אם תעבירו אלי את המצגת כדי שאעבור עליה בעיון. בהחלט מרשים. מכאן אנחנו צריכים להסתכל קדימה, זו המטרה שלשמה התכנסנו, לראות איך לתת מענה. לפני שאני פונה לפונים, ברור,

כולנו נמצאים באותה סירה, אנחנו יודעים שיש קשיים ואנחנו רוצים להתגבר עליהם וברגע שאנחנו מסתכלים קדימה וגם עושים פעולות להקל, כבר טוב.

אומרים ביידיש - - - אחד שנוסע לשתות כוסית אומר 'עד שאני מגיע לבית המרזח צריכים גם איזו כוסית בדרך'. אז עד שיהיו כל המערכות, יש מה שיש ואם לא, יש דברים שאנחנו צריכים לתקן. אני רוצה לפנות לעו"ד אפרים גריידינגר. שלום לכל המשתתפים. יו"ר הוועדה אמר קודם שאולי התבלבלנו, ונראה לי שבאמת התבלבלנו. כל מה שנציג רמ"י אמר נראה היה כמו שהטאבו אומר. ככה זה עובד בטאבו. באמת ככה, כפי שהוא אמר, פניות דיגיטליות. וכל מה שהוא אמר, בדיוק לא עובד שם. תסביר את עצמך. המערכת הדיגיטלית לא עובדת. המערכת הטלפונית לא מקצועית. מה שנשלח לטאבו לא מתקבל בטאבו. עו"ד אפרים, בוא - - - הכל בסדר, אין לי שום בעיה, רק בלבל אותי קצת כל מה שדיברו. אני מקווה שבסוף הדיון כולנו נעשה - - - תסביר לי את מה שאתה אומר שלא עובד. אני התרשמתי מאוד כפי שראיתי כאן את הדברים מה שיש היום ומה שמתכוונים לעשות בעתיד. מה לא עובד כרגע? מערכת הדיגיטל שהוא הזכיר מאוד יפה והכל,

מה זה לא עובד. כשאתה נכנס לדיגיטל - - - כשאני נכנס לדיגיטל ושולח פניה לרמ"י או שאני לא מקבל מענה וגם כשאני מקבל מענה הם לא רואים את שאר המסמכים. יש תקלות במערכת הזאת, הם לא יודעים את זה בגלל שהם לא מדברים איתנו, הם מדברים עם עצמם במערכות. הם לא פונים לעורכי הדין ושואלים אותם מה הבעיות, והם יודעים שיש בעיות. לא סתם הפניות בדיגיטל עלו אצלכם רק בגלל שכל פניה פונים עשר פעמים. תחלק את הפניה לעשר ותמצא שאתה נמצא בדיוק בכמות הפניות של שנה שעברה, אבל הכל זה בגלל אי מענה, ואנחנו חיים את זה ביום יום. ביום יום אנחנו פונים, מהמשרד שלנו ומשרדים אחרים של עורכי דין, אנחנו פונים ביום-יום, בטלפון 'תשלח בדיגיטל', שלחתי בדיגיטל, לא רואים את המסמכים. יכול להיות שהמערכת טובה ונחמדה, הכל יפה ונחמד, אבל זו מערכת שמתחילה כרגע. גם במיסוי מקרקעין התחילו מערכת מסוימת, הייתה להם בעיה במערכת, אבל הם ירדו לשטח ודיברו עם עורכי הדין והם פותרים את הבעיות. לדוגמה במיסוי מקרקעין אני מייצג גם בפורום מול מיסוי מקרקעין שם יש לנו פשוט פורום מייצגים שעובדים מול מיסוי מקרקעין ופותרים את הבעיות. במקרה של עזרה ראשונה, בתחילת הקורונה היו להם גם בעיות, והחלטנו לפתוח קבוצות וואטס אפ. וכיום יש קבוצות וואטס אפ של מערכת מייצגים מיסוי מקרקעין מול עורכי הדין, ואז הם מקבלים באותו רגע, הם יודעים את הבעיה במערכת, הם יודעים שיש בעיה והם פותרים, וכתוב 'יטופל', האנשים שנמצאים שם, שי אהרונוביץ מנכ"ל מיסוי מקרקעין, תדהר ישראלי שהוא מנהל מוקד ועונה לעורכי הדין בוואטס אפ, יש היום שבעה קבוצות וואטסאפ כאלה שמנהלי המוקד ומיסוי מקרקעין עונים ישירות ופועלים בערוץ ישיר מול עורכי הדין והמייצגים וזה פותר בעיות רבות. גם ברמ"י אנחנו עורכי הדין שהתאגדו שהיו להם בעיות, פתחנו באופן אישי קבוצות ווואטסאפ כל מחוז, שחשבנו שזה יתנהל כמו מיסוי מקרקעין, לצערנו לא הייתה השתתפות של אנשי רמ"י בקבוצות האלה. יש מעל 573 חברים בקבוצות האלה, קבוצה של ירושלים לבד יש 166 חברים, שם במקרה יש לנו מישהי מתוך המוקד המהיר ונותנת לנו פתרונות. דווקא בקבוצה של ירושלים כמה דברים נפתרו, כך לדוגמה העניין שאתה אומר שמביאים מסמכים, היה סיפור של גברת דבורה מילר שאומרת 'אנחנו לא רואים את המסמכים', אבל עורך הדין שולח לה תמונה, 'שמתי לך קרטון', במקרה הוא צילם את הקרטון שהוא שם, ואז היא הלכה חיפשה, מצאה את זה וטופל בתוך יומיים, במקום שלושה חודשים שהוא המתין לזה. דיברנו על מערכת הטלפונים, אנחנו מצפים שרמ"י יעבוד בדיוק כמו טאבו. באישור זכויות בטאבו אני יכול להוציא תוך שתי דקות במערכת המקוונת, והיא מקובלת. במינהל אני יכול להוציא פלט לסוגים מסוימים של מסמכים אבל זה לא מקובל בבנקים, גם המידע שם לא עדכני. לפעמים אני יכול להוציא אישור זכויות מהפלט מידע שלהם ואני הולך למינהל עצמו להוציא את המקורי כי זה מה שהבנקים דורשים, ושם רשומים עיקולים וכל מיני הערות. אתה מדבר על נכון למתי?

יש לנו תיעוד, שלחתי לוועדה את כל התיעוד של הקבוצות בוואטס אפ. רק ברמ"י ירושלים בגלל שיש איש קשר בתוך הקבוצה - - - או.קיי. ציינת קודם. מה שאנחנו מבקשים מהוועדה ומרמ"י, תקצו מיד עוד - - - אתה רוצה להציע פתרון?

ברור. יש לנו שלוש אפשרויות שאנחנו מציעים לרמ"י. אנחנו באים גם לעזור לנו, אנחנו לא רק עורכי דין, אנחנו פה של מיליון ומשהו תושבים שנכסיהם רשומים ברמ"י. אנחנו דורשים שרמ"י תפעל להקצות משאבי אנוש לעניין הזה, לדוגמה מיסוי מקרקעין, האנשים שלהם עובדים מהבית, הטאבו עובדים מהבית. אני מקבל טלפונים לפעמים ב-21:00 בלילה מפקיד מיסוי מקרקעין ואני שומע את הילדים שלו ברקע והוא מדבר איתי ופותר לי את הבעיות שהיו לי במשך היום. גם אנשי הטאבו עובדים מהבית. זה שירדו ל-20%, אפשר לעבוד מהבית בכל המערכות היום. אנחנו מדברים שכעזרה ראשונה, אנשי רמ"י כמו בירושלים ירדו לקבוצות הוואטס אפ שלנו ויתנו מענה מיד. זה ייתן מענה מיד לעורכי הדין ולאזרחים והם יבינו איפה הם נמצאים. אנחנו מבקשים שכמו שיש במיסוי מקרקעין, שיהיה פורום של עורכי דין,

10 שנפגשים מדי פעם עם הנהלת רמ"י, עם אנשי המחשב שלהם ויסבירו להם איפה אנחנו נתקלים בבעיות ויפתרו, ואנחנו נעזור לכם לקדם את המערכת שתועיל לנו כי המערכת הזאת היא עבורנו בסופו של דבר ואם היא לא עובדת ואתם לא יודעים את הבעיות בגלל שאתם לא נפגשים עם עורכי הדין ולא נמצאים בקבוצות ורואים את הבעיות, לא תבינו. יש בעיות גם בשוברים, בעיות אישורי זכויות, משכנתאות, המשכנתאות לא מגיעות לטאבו, הכספת לא עובדת. כל הדברים האלה לא עובדים. יו"ר הוועדה, הטאבו מתנהל טוב, הוא תחת משרד המשפטים. אם יש להם עומס עבודה אולי שיעבירו את זה למשרד המשפטים, יעבירו את זה לטאבו, את ניהול הנכסים. אני מבקש לתת זכות דיבור לשלושה עורכי דין שנמצאים כאן.

נשתדל לשמוע את כולם. שמעתי אותך בקשב רב. את הכאב והזעקה אני שומע לא רק ממך, זה נשמע מגרונך כאלפי אנשים. איך שאני מבין את הדברים, ששמעתי את האנשים הנכבדים מרמ"י ושמעתי אותך, לדעתי בלי להכנס לעומק, אני רואה פה דבר אחד. הם אומרים בפה מלא ומודעים שיש קשיים ובעיות. הם בנו מערכת מידע, הם גם מודעים שתוך כדי בניית המערכות יש עדיין בעיות וצריכים לשפר הלאה. אבל משהו פה קורה באמצע, כפי שאני שומע. יש כאן אולי בעיה בסנכרון או שלא כל דבר שמקבלים הם רואים. הדוגמה שנתת עם הקרטון, זה יכול לקרות לאו דווקא בקורונה. אבל ברעיון - - - אבל עד שהם יודעים מזה, זה לוקח זמן. יכול להיות שאין את כל הנתונים, יכול להיות שחסרה פונקציה בתוך המערכת, אני לא יודע מה. זה ברור שהם עושים את הכל כדי לסייע לנו ואתם משרתים נאמנה את הלקוחות שלכם. נכון שברגע שיהיה דו שיח או משהו שנבין,

לבנות מערכות בלי שנדע בדיוק מה הצורך. הם יודעים מה הצורך, אבל איפה הבעיות הלאה. בסוף אתייחס לזה. מורן, רצית להתייחס.

כמובן שכאשר אומרים שיש טענות צריך להקשיב ולהשתפר והמטרה של כולנו בסוף שעורכי הדין והאזרחים יהיו מרוצים, בכובעי הקודם אני גם עורך דין ואני מכיר את הצורך. רק צריך לזכור שכשמשווים, צריך להשוות בין אותו מוצר. הטאבו מבחינה עסקית הוא יחסית פשוט. רשות מקרקעי ישראל יש לה מורכבות עסקית בהרבה יותר גדולה. נכון שדברים יחסית יותר פשוטים, אבל גם יש דברים מאוד מורכבים, כל משטר הנחלות, כל המגזר הכפרי, כל העסקאות המורכבות, בקשות פטור ממכרז. אז הלוואי שהיינו יכולים לעשות הכל מהר אבל יש עסקאות שגם אם נהיה בדמות מלאכים, לא נוכל לעבוד כל כך מהר. כמו תמיד זה כלל הפרטו. אנחנו משתדלים לעשות, ויש לנו קשיים. אנחנו צריכים להשתפר, רביד ניסים ואני עבדנו עכשיו חודשים על המערכות המקוונות כדי להשתפר, אנחנו נהיה קשובים, אני מוכן אישית לדבר עם עורך הדין שדיבר קודם ולהקשיב לכל דבר, ולהעביר את זה במערכת אצלנו. כל הרבעון האחרון, כל מה שאנחנו מתעסקים איתו היום זה לשפר ולשפר את השירות. אנחנו הקצנו משאבים, אני אישית כראש מטה בשלושה החודשים האחרונים עסקתי במערכת ההכוונה עם צוות של חמישה אנשים, מאות שעות עבודה רק כדי לתת שרות לציבור. אני חוזר ואומר, ברור שיש בעיות, ברור שיש אתגרים גדולים אבל בטוח דבר אחד, תדעו שהפנים שלנו זה לעזור לציבור, לצלוח את הקורונה, עשינו החלטות יוצאות דופן כדי לעזור לציבור. דחינו מכרזים,

מכרזים שהיו צריכים להסגר בשבוע שעבר והשבוע,

אני לא יכול להגיד לכם כמה כסף דחינו מתקציב המדינה שלא ייכנס כדי לעזור לציבור.

אנחנו נעזור במה שצריך.

אין לי ספק היום שאנחנו בסיום הדיון נצא עם משהו טוב לציבור. - - - לכם יש רצון, יותר מרצון, להם יש רצון, ברגע שלשני הצדדים יש רצון נגיע לבשורה ובסוף הדיון אגיד את מה שאני חושב ואשמע את דעתכם. אני רוצה לפנות לעו"ד חן סרי. בבקשה. שלום וברכה. שמחתי מאוד לשמוע ולראות את המצגת מאירת העיניים של נציגי רמ"י. אני חייבת לומר שמדובר במציאות אוטופית שאנחנו כמייצגים לא מכירים בכלל בשטח. הפער הוא עצום בין מה שתיארתם כרגע לבין מה שאנחנו והציבור חשים. אני מייצגת במגזר העירוני, רוב העסקאות הן עסקאות פשוטות ואנחנו נתקלים בקשיים חוזרים ונשנים של המערכת הדיגיטלית, של מסמכים שלא נסרקים לתיק, אני מצטערת אם אני חוזרת על דבריו של אפרים, אבל אנחנו עובדים מול מחוזות שונים וכולנו חשים באותו עניין. הבקשה לזימון תור שדיברתם עליה, אני לא מכירה מציאות שנציגי רמ"י חוזרים לא בתוך 30 יום ולא בתוך 90 יום. הדברים האלה עולים חזור ועלה בקבוצות הוואטס אפ של עורכי הדין. יש מירמור ותסכול שבסופו של דבר מופנים אלינו כמייצגים, מאת הלקוחות, ממש משברי אמון לפעמים עם לקוחות ותיקים שלנו שלא מאמינים, הם רגילים לקבל מהביטוח הלאומי ומהבנקים ומרשם המקרקעין, שירות ברמה אחרת לגמרי, והם פשוט לא מאמינים שעורך הדין עובד לילות כימים כדי לזרז להם את התיק ואת רישומי הזכויות והדברים לא זזים. גם לעניין שבסילוק משכנתאות, אני לא מכירה את אותה מערכת מוצלחת שבה הבנקים מעבירים כתבי סילוק לרמ"י והדברים האלה גם מטופלים. רק בימים האחרונים היה לי איזה שהוא עניין מבנק הפועלים ונראה שגם בנק הפועלים לא מכיר את המסלול הזה. אפשר לפנות אליהם, זה מפורסם אצלנו באתר. קודם כל, זה שאני לא יודעת על זה, זה כנראה לא מספיק מפורסם, גם רבים מחבריי לא יודעים על זה, אבל אם הבנק בעצמו לא יודע על זה, זה אומר דרשני. אתם צריכים לבדוק את עצמכם איפה בין הרצון הטוב שלכם לבין המציאות בשטח - - - חן,

יש לך עוד משהו להוסיף מעבר למה שעו"ד אפרים אמר? בסופו של דבר התיקים האלה מתומחרים אצל עורכי דין, היום תיק מינהל מתומחר אצל עורך דין,

הוא מתומחר בשכר טרחה גבוה בהרבה ממה שהיה בעבר ובוודאי מתיקי עסקאות טאבו, אז אני מכירה כבר עורכי דין שהיום לרוכשים פוטנציאליים ממליצים לא לרכוש נכסי מינהל, או נמנעים מלייצג בתיקים כאלה כי באמת זמן העבודה לא משקף בסופו של דבר את התיגמול שהם מקבלים. אני חושבת שזה מצב בלתי נסבל ואנחנו לא יכולים להשאר ברמת המצגת האוטופית שהוצגה לנו. תודה. מנדל אינדורסקי בבקשה. אם יש לכם לחדש משהו אשמח, ואם לא, תגידו שאתם מצטרפים. חבל לחזור על הדברים כיוון שהם מובנים ונאמרו בצורה מאוד ברורה. קודם כל אני רוצה באמת להודות לעורך הדין אפי גריידינגר, על זה שהוא ריכז וארגן את כל הנושא של הטיפול מול המינהל. אני רוצה להתמקד בשתי נקודות מאוד חשובות, נקודה אחת היא המענה הטלפוני של המינהל. המענה הטלפוני של המינהל בעצם גם כשפונים למינהל ונותנים להם מספר תיק ומספר הליך ושאלות, ובאמת בשביל לזהות שהם מדברים עם אותו גורם שהוא הגורם בתיק שהם יכולים לדבר איתו וזה בסדר גמור, התשובה בסוף אחרי המתנה של דקות ארוכות לא פעם ולא פעמיים 'יחזרו אליך' או שבסופו של יום הם אפילו לא יודעים להגיד לך איפה עומד התיק בכלל. אתה פונה למוקד, הם פתחו מוקד טלפוני, המוקד הטלפוני - - - לא הבנתי, חוזרים או לא חוזרים? קודם כל לא חוזרים אבל באותה שיחת טלפון אחרי כל החקירות והשאלות, מספר תיק, מספר זהות, מי הבנאדם - - - מה קורה אחרי שאתה נותן את הפרטים? שום דבר. 'או.קיי, יחזרו אליך' או משהו כזה. אז בשביל מה כל ההמתנה והדקות הארוכות האלה? מה הטעם בזה? אם הם לא יודעים לתת מענה במוקד הטלפוני, לפחות בסיסי, איפה זה עומד, אושר או לא אושר, שולח שטרות, טופל או לא טופל - - - מה הנקודה השניה שרצית לומר? נקודה שניה, אני נתקלתי אישית ואולי עוד עורכי דין, גם כשאני פונה אליהם, כשחזרו אלי פעם ב-, אחרי עשרות טלפונים, אני אומר להם 'אני באמצע דיון אני מבקש, המזכירה שלי במשרד, היא תוכל לכוון אתכם בדיוק אם חסר משהו, תגידו מה צריך לשנות או לעשות', 'אנחנו לא יכולים, אנחנו רק איתך. איך אנחנו ננהל משרד עם המזכירות והכל, בזמן שאין לך,' זאת אומרת שהם לא מוכנים לדבר, רק איתי. אז אם אני כרגע באמצע דיון המשרד שלי אמור להיות סגור. רק אני יכול לטפל בתיקי המינהל. זה שאני נותן להם הרשאה מפורשת לאותו עניין, לאותו פקיד, אומר להם 'בבקשה, אני באמצע דיון, הנה הטלפון של המשרד שלי'. יכול להיות שהם לא מוסמכים לתת אינפורמציה,

למה, אבל הם שאלו אותי את כל השאלות - - - אותך, לא את המזכירה שלך. לא שאני יודע. אבל אני אומר, יש - - - אני רוצה להתייחס לדבריו של עו"ד מנדל, גם שוחחתי איתו אתמול. הזיהוי הוא לפי חוק הגנת הפרטיות, יש מידע עסקי בתוך התיקים האלה. אני חושב שאת הנקודה הזאת שבה הייתה לנו מחלוקת בסיום השיחה שקיימנו אתמול, ההצעה שלו, בהחלט אמרתי לו שאני מוכן לבדוק מול הייעוץ המשפטי את הנושא של ההמשך וזה משהו שאני אבדוק ואעדכן. כי לגבי הסמכה של עורך הדין דרך הטלפון להפנות למזכירה, אנחנו בודקים את זה. אתמול דיברנו, פניה נשלחה כבר אתמול בערב, כשתהיה לנו תשובה אני מבטיח לעדכן. תודה רבה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה שכמו שאפי קודם אמר, הייתי מחדד את זה. ברגע שהנציגים נכנסו לתוך הקבוצות במוקד הוואטס אפ, למשל עו"ד דבורה מילר שאני לא מכיר באופן אישי, לי אישית בשניה שפניתי אליה ו - - - תוך יום נפתרה בעיה של חצי שנה, ועל כך קודם כל תודה רבה וזה יפה מאוד, הלוואי שזה ימשיך ככה ויפתור את כל הבעיות, אם הנציגים ישתפו פעולה עם עורכי הדין בשטח. תודה רבה. מנשה הס בבקשה. דברים שלא נאמרו עד עתה. ראשית אני אציג כבר פתרון לכל הנציגים המכובדים, קודם כל תעשו משוב. זה שהבנקים לא יודעים על המשכנתאות, זה שאנחנו לא יודעים, זה שלא מטפלים בנו, תעשו משוב על כל הדיגיטציה שלכם ותראו.

המינהל השתנה לפני כמה זמן לרשות. זה לא אומר שהוא מפסיק לנהל את המקרקעין. אני לא מקבל את תשובת רביד שאומר 'יש לנו גם דברים עסקיים'. אתם מנהלים. אם אי אפשר, תעבירו למשרד המשפטים. למה אני אומר את זה? הוא מתייחס בזמן שהוא כרגע עד שהוא מעביר את זה - - - אבל כל זמן שזה חונה אצלו אז הוא מטפל גם וגם. הפנים צריכים להיות לציבור.

האנשים הפשוטים לא מצליחים להעביר עסקה אם יש תקלה הכי קטנה. אם הכל בסדר, יכול להיות שזה יעבור. הנה, אני אתן לכם דוגמה, יש לי שני אחים שרצו להעביר מאחד לשני קרקע. קיבלו 1, 2, 3, איזה דברים להביא. פונים בדיגיטציה, אנחנו מקבלים שבעה דברים להביא. עוד ארבעה דברים. מנסים לחזור לפקיד, אי אפשר.

כי הפקיד במערכת הקולית הוא נציג כח אדם, אין לו גישה לתיק. זה מקרה פשוט. אני ברשותך הבאתי את זה כדוגמה למקרה הכי פשוט שיש, שזו העברה ללא תמורה בין צדדים קרובים, הכל מתגמד כאן,

לא מצליחים להעביר את זה, לא מצליחים להסביר לפקיד שיש אי התאמה בין הדברים וגם בעניין הזה אם תעשו משוב תקבלו בדיוק מה הבעיה. דבר שלישי, בעניין המקרו.

אני למשל בעידן של, אתה אומר השמירה על הפרטיות יש כנגד זה הפאבליק והיות המידע זמין. היום אפשר לדעת בכל נכס בכמה הוא נקנה באתר של מסמ"ק. מתי הוא נקנה, באתר של הטאבו. רק במינהל אני לא יכול לפנות אם זה לא אני או עורך הדין שלי. אני מתווך ואני רוצה לדעת מי גר בבית ההוא,

אם אני פונה לטאבו אני יכול להוציא נסח, אני יכול להוציא את חוזה החכירה. מה ההבדל בין זה שאני יכול להוציא חוזה חכירה בטאבו או במינהל? המינהל צריך לשנות דיסקט. אני עורך דין 25 שנה, המינהל צריך לשנות דיסקט ולהבין שהוא צריך לתת שירות מקסימלי עם גילוי מקסימלי וזמינות מקסימלי. אומרים פה שלא נותנים למזכירה. אני אומר למה למזכירה? האדם עצמו רוצה לפנות, לקבל אישור על נכס אחר,

למה הוא לא יכול לקבל את זה? זה פתוח באתר מסמ"ק לגבי הסכום, זה פתוח באתר טאבו, רק במינהל אין את הדברים האלה. אם אתם עושים חריש, תעשו חריש עמוק, אני מנצל את הפלטפורמה. החריש צריך להיות עמוק, שינוי תודעה. המידע הוא לא שלכם, הוא מידע שאתם מחזיקים עבורנו ואתם צריכים להנגיש אותו. ממילא יבואו פתרונות וזה שיראו בגרף 100,000 פניות, צודק עו"ד גריידינגר, אלה המון פניות חוזרות ונישנות ולא פניות.

פה אין יפוי כח, פה המזכירה, זה רציך להיות פאבליק, פנוי, גלוי. לפחות המידע שבטאבו. בטאבו אפשר לקבל חוזה חכירה.

תודה. אנחנו מתקרבים לסיום הדיון. אני רוצה להתייחס בקצרה. יש לנו בתוך האתר פלטפורמה שקוראים לה 'מידע על נכס' ואם רוצים מידע על נכס, הוא פתוח לכל הציבור. לא כל המידע, חלקו, אבל קיימת פלטפורמה כזאת באתר רמ"י והיא אינה מצריכה אותך להיות בעל הנכס, - - - תשלום מאוד קטן של 12 שקלים ולא של - - - הסברתי את זה מקודם, בפלט המידע הזה מדובר רק על עסקאות - - - העסקאות האלה לא קבילים בבנקים והם גם לא נכונים.

אז מה עוזר לי פלט המידע הזה? אם - - - גריידינגר נתן דוגמה של מתווך, לכן אני מתייחס. הוא נתן דוגמה של מתווך שרוצה לדעת ממי לרכוש, אז נתתי את זה כדוגמה. - - - נעשתה בדיקה משפטית - - - תקצרו לקצר את הדברים האלה. אישור זכויות היום יוצא במינהל שלושה שבועות. למה זה יוצא שלושה שבועות? פעם אחת הוא לא הביא יפוי כח, פעם אחת הביא יפוי כח ולא רואים אותו בדיגיטל, ושלושה שבועות אנחנו מתנדנדים רק על הסיפור הזה של יפוי כח.

קורונה. מעבר לעניין של מגוון השירותים חשוב לנו בעיקר לדבר על טיב השירות. פתחתם מוקד טלפוני אבל אם השירות שבסופו של דבר שאני מקבלת זה הקראה של הדרכה מתוך אתר האינטרנט אז לא קיבלתי שום ערך מוסף. לא קיבלתי כלום. הקציתי לזה זמן ומשאבים - - - סליחה שאני מעיר, תוכלי לדבר אם תקבלי רשות דיבור. אני מבין את ההתפרצות, הכאב הוא עצום. אני רוצה לפנות ללירז ראש רביבו מלשכת עורכי הדין. שלום. תודה על זכות הדיבור. אני יו"ר משותפת של פורום מקרקעין וכפי שאמר יו"ר הוועדה, שקיבלתם מאות תלונות, הפורום ריכז בתקופת הקורונה עשרות ומאות תלונות של עורכי דין שחלקם אנחנו שומעים פה שממש מדברים מדם ליבם. אני אתן לזה כותרת. אני עוסקת במקרקעין, אנחנו עוסקים מול יתר הרשויות,

מול מסמ"ק, המינהל זה סרט אחר לגמרי ובאמת ניסים, אני מעריכה את העבודה, ואם אתה זוכר לפני שנה וחצי ישבנו אצלך בלשכה וראינו את המצגת על השירותים הדיגיטליים וישבתי עם פה פעור.

הקורונה תפסה את כולם במצב כזה, אבל בתקופה הזאת החוויה שלנו מהשירות ש ל המינהל, אין מילים קלות לתאר את השירות הזה. נתנו פה דוגמאות. צריך להבין שבמהלך עסקת מקרקעין הדברים האלה לא רק תוקעים עסקה, גורמים להפרעות, גורמים לשיבושים, לא ניתן להעביר כספים, לא ניתן להשלים עסקאות במסירת חזקה. אנחנו מדברים על אישור זכויות שצריך במסירת כפתור להוציא אותו, ממתינים מעל שלושה שבועות, אני רוצה להגיד ואני לא יודעת אם זה בסדר ואולי גם כדאי שעורכי הדין ידעו. אני שלחתי אתמול שליח לרשות מקרקעי ישראל, לא אגיד באיזה מחוז כי אם זה לא תקין,

שליח הגיע לשם ובתוך 24 שעות הוציא לי אישור זכויות. עם מעט קשרים, לעשות את הדבר הזה, ואני מתנצלת שעשיתי את זה, אבל לא הייתה ברירה, יש פה עסקה שעמדה ליפול והמצב של הלקוחות שלנו גם ככה קשה בתקופה הזו. אז אם זה תקני, בואו תוציאו את הפרסום לגבי העניין הזה, ניתן להוציא שליחים שיעמדו בחוץ שעתיים-שלוש,

יש לזה תמחור, זה ייפול על החברה, אבל מקבלים ככה אישורי זכויות. הנה פתרון שהוא לא בשמיים, כי הפקידים, גם אם זה 20%, אמורים להיות שם. אני לא רוצה לחזור על מיליוני הדוגמאות שיש. אני רוצה להציע כמה דברים פרקטיים. דיברו פה על השירות שאנחנו מקבלים בלשכות הטאבו, מקבלים טלפונים מעובדים שעובדים בבית בשעות הערב המאוחרות - - - דיברנו על זה. שמענו.

אני רוצה להציע כמה דברים. דבר ראשון, זה אם באמת יש, גם אם זה 20% או 30% של פקידים שיושבים ומטפלים, שהפקידים יהיו בקשר ישיר במייל, לא בטלפון, לא נעמיס את עצמנו טלפונית. בקשר במייל עם עורך הדין המטפל. זו הפניה שלך,

אי אפשר לעבור כל הזמן דרך מוקד שלא נותן מענה לשום דבר. אני לא אחזור על מה שאמרה חן. המוקד לא נותן מענה לכלום, כמו לפתוח את אתר האינטרנט ולקרוא את ההדרכות. זה דבר אחד. דבר שני,

יש פה כמה דברים שדיברת עליהם שגם אני כיו"ר פורום לא ערה להם ולא מכירה והפרסום לגביהם לא מספיק. היום כל ההדרכות של הלשכה נעשות באופן דיגיטלי בכל המחוזות. בואו דרך הפורום נייצר מצב שאתם מספקים לנו קצת מידע על מה שכן יש. על מה כן אפשר לעשות. עוד דבר - - - תודה לירז. נדבר על הכל בסיכום הדיון. יש לי הצעה מסוימת. אני חייב פשוט להתקדם כיוון שיש לי עוד ועדות. אני אפנה לעוד שניים. מילכה כרמל בבקשה. אני ממרכז המועצות האזוריות. תודה על זכות הדיבור ועל ההזמנה לדיון. אני קודם כל רוצה לברך את רשות מקרקעי ישראל שעם פרוץ הקורונה הם היו בין הרשויות הראשונות שנתנו הארכה לשמאויות, הסדרות ותשלומים ובאמת זה עזר ואני חושבת שהם צריכים לתת הארכה נוספת לאור הגל השני. יש הארכה נוספת, אגב. תסתכלו בדף הקורונה באתר בהודעה האחרונה.

אני אעביר את זה לשטח. אני דווקא רוצה לדבר, עו"ד גליקשטיין, - - - על המסך אז זה הזכיר לי שדיברת על עקרון הפרטו של 20-80 ש-80% מהזמן אתם מתעסקים עם המגזר החקלאי ולדעתי זה לא סביר. לא אמרתי מגזר חקלאי. אמרתי שהעסקאות המורכבות - - - אנחנו יודעים שהעסקאות המורכבות זה עסקאות על קרקע חקלאית. אני חושבת שזה ממש לא סביר, לדעתי אתם מתעסקים אפילו יותר מ-80%, הרי מדובר בהיקפים של אחוזים בודדים לעומת מה שקורה במגזר העירוני ולכן חבל על כספי ציבור שהמינהל מתעסק על כל כך הרבה זמן על יחסית מעט כסף שמגיע לקופת המדינה וצריך לזכור שהאנשים האלה, אני מדברת על האנשים הפרטיים, במקרה ליוויתי קרובת משפחה

לכל אחד כאן יש את הדוגמה הפרטית שלו קרובת משפחה שניסתה לאשר תוספת של 40 מטר בנחלה באזור המרכז, היא כמעט בת 80, הייתה צריכה לנסוע שלוש פעמים להביא את הגרמושקות וכל מיני מסמכים שהיא שכחה או לא שכחה או שהם לא שמו לב, ולא נחזור על זה, זה פשוט לא

אמנם הקורונה זה הזמן שבעצם היה טריגר לדיון החשוב הזה אבל אנחנו באמת צריכים להצעיד, אני לא מדברת על הפקידים שבאמת עושים מלאכתם נאמנה, צריך לפנות הרבה יותר למעלה שרשות מקרקעי ישראל צריכה להצעיד את המערכות שלה למאה ה-21 והיא לא יכולה להשאר מאחור. זה מה שהם עושים.

זה כואב לכל אזרח, בעיקר לאזרחים שחיים על קרקע חקלאית.

אחרון חביב, עו"ד יוסי שפרינצלס בבקשה. אני בעיקר רוצה להתמקד, לא דיברנו על זה, אני משרד עורכי דין במודיעין עלית, אנחנו הבן החורג של רמ"י. אנחנו בפירוש הבן החורג. עשרות אלפי דירות במודיעין עלית, בבית"ר עלית, רשומות ברמ"י איו"ש. מינהל מקרקעי ישראל תחת סוג מסוים של אזרחים עובדי צה"ל, מחסור חמור בכח אדם, בסופו של דבר אדם במודיעין עלית ובית"ר עלית שבא למכור דירה ימתין שבוע-שבועיים, שלושה שבועות, עד שהוא יקבל אישורי זכויות. אנשים פה באמת במצב כלכלי קשה ולא רק בגלל הקורונה. משפחות ברוכות ילדים, כשסוף סוף מגיעים אנשים לעסקה, העסקה נופלת כי הם מחכים שבועיים-שלושה לאישורי זכויות. זה דבר לא נתפס. דיברתי עם שלמה שמעוני, מנהל עסקאות באיו"ש שהוא אדם חביב ורוצה לעזור, דורית גולן, אנשים טובים, אבל אני מבין את הבעיה, וזאת לדעתי עבודה של הוועדה, יש פה חוסר סינכרון. מינהל מקרקעי ישראל זה גוף אזרחי, מינהל איו"ש נמצא בבסיס צבאי, נמצא בתוך בסיס צבאי, לא נותן גישה, אנשים לא יכולים להכנס לשם כי זה בסיס צבאי ובגלל הקורונה אין כניסה לשליחים ולאף אחד, הכל פניות בדיגיטל, אנחנו לא מחויבים לפנות בדיגיטל, יש גם באתר של רמ"י בקשה לקבלת אישור זכויות ואז לך תחכה. בוא נראה מתי תקבל את אישור הזכויות. אולי תקבל אותו - - - מה ההצעה שלך? מה הפתרון? יש פה שני פתרונות. דבר ראשון כח אדם. בפירוש יש במינהל איו"ש, תושבי ביתר ומודיעין עלית סובלים מכח אדם. דבר שני, נוהל מחייב של הוועדה. אם בטאבו אני מבקש נסח טאבו אני מקבל אותו תוך דקה. אז במינהל, קחו 24 שעות, 48 שעות, אבל שיהיה נוהל מחייב. הם לא מחויבים לכלום. הם יכולים לתת את זה גם בעוד חודש. זה לא קשור לקורונה מה שאתה אומר, זה באופן כללי. לפני הקורונה כשהיה לי משהו דחוף שלחתי שליח, נסע למינהל איו"ש,

לבסיס הצבאי, סיכן את עצמו וקיבל את זה למחרת. היום אין כניסה לשליחים ואני תלוי בהם. יש לי היום בערך 15 עסקאות של דירות שאני ממתין לאישורי זכויות. זה דבר לא נתפס. כולם פה במודיעין עלית ובבית"ר עלית יודעים שאתה עושה עסקה, אני אומר ללקוחות שהחוזה מוכן, אישור זכויות חברה משכנת מוכן, יתרה לסילוק, מכתב כוונות,

עכשיו אנחנו מחכים למינהל. מתי יהיה? אולי מחר, אולי בעוד שבוע או עוד שבועיים. אז אנחנו פותחים קריאה, מבקשים אישורי זכויות, לא מקבלים. אחרי יומיים שוב פעם, כי אולי זה נפל בין הכסאות. ואחרי שלושה שבועות אני מקבל ארבעה אישורי זכויות למשרד. אבל אין נוהל מסודר. תנו לנו 24 שעות, 48 שעות, נדע שאנחנו יכולים להתקדם לעסקאות.

ובכן חברים, השתדלתי לתת לכל אחד מהפונים, אלה שנמצאים כאן והצגתי את אלה ששלחו את המכתבים, אין את האפשרות לשמוע את כולם, אנחנו גם מוגבלים בזמן. אבל את הכאב אנחנו שומעים ומצד שני אנחנו גם שומעים את האנשים הנפלאים שנמצאים ברמ"י שרוצים לתת את השירות ולהתייעל. אני חוזר על מה שאמרתי במהלך הדיון שאני חושב שברגע שיש רצון טוב, כפי שאני שומע את הדברים, ויכול להיות שאני לא רואה את הדברים כפי שאתם חיים בדבר הזה, ואתם מייצגים בפועל את הלקוחות, שיש פה בעיה בסינכרון, יש כוונות טובות, בנו מערכות, אני לא יודע אם המערכות בדיוק תואמות לציפיות שלכם, ולמעשה אני רוצה להקריא בפניכם הצעה לפתרון לדבר הזה. קודם כל יש פתרון אחד, שהקורונה תיעלם מאתנו. מישהו יודע איך עושים את זה?

אז קודם כל אנחנו יכולים להתפלל. אנחנו נפתור הרבה בעיות ברגע שהדבר הזה ייעלם מאתנו, אבל יחד עם התפילות, אני חושב לנכון כך: בנושא הקצאת העובדים לעבודה מהבית למתן שירות מהיר ויעיל יותר, לפי הוראות הנציבות. נכון שאתם מוגבלים ב-20% אבל אני מכיר במשרד הבריאות, בביטוח לאומי, ברשות המסים, ניסים, רביד, מורן, עדיאל לא נמצא אבל אתם תעבירו את הדברים, יש את האופציה לעבוד מהבית. אני לא צריך להרחיב מה זה ייתן וכמה עומסים זה יוריד, וזה ייתן מענה.

אני מתחבר ליוזמה שיש במקומות אחרים על

שיש בו פורום, כמובן זה לא וואטסאפ שצריך להיות לכל עם ישראל, משהו מצומצם מאוד ומטרת הדבר הזה לתת פתרונות יעילים. לא תמיד יש סינכרון בדברים שאתם מקבלים בדיגיטל.

שתשמעו מהשטח ויוכלו לתת במקום את הפתרון כדוגמת מה ששמעתי פה בירושלים, זאת אומרת שאפשר לעשות את זה, צריכים לשקול בחיוב לעשות את זה בכל המחוזות.

אני לא זוכר מי דיבר כאן על פגישה עם פורום מצומצם של עורכי דין, המייצגים, לראות לגבי המערכות מה ניתן ומה לא ניתן, מה שאמרתי לגבי הווטאטס אפ קודם זה דבר קונקרטי ונקודתי, אבל כדי לקבל את התמונה הכוללת כדאי להיפגש. הנושא ששמעתי גם פה בין דברי עורכי הדין, שאתם עשיתם דברים נפלאים,

זה לא כל כך ידוע להם. יכול להיות שלא פרסמתם, ויש אולי צורך לעשות הסברה רחבה, כדי לייעל את התהליכים. אתן את הדוגמה ששמעתם קודם על בנק הפועלים, אתם אומרים שזה נמצא, וזה שלא רואים יכול להיות שאנשים לא מודעים. זה שאתם עושים את הדברים האלה, לדעתי צריכים להיות גם הסברה ופרסום בעניין הזה. לגבי המוקד הטלפוני, התרשמותי היא כי האנשים שעונים במוקד לא מתמצאים ולא יודעים בדיוק מה קורה, וגם לא מוסמכים לתת תשובות. אלה מוקדנים שמקבלים את הטלפון ולוקחים נתונים ומעבירים הלאה. יכול להיות שהפתרון יהיה ברגע שתהיה עבודה מהבית ואז ירדו העומסים, אבל יחד עם זאת, צריכים לראות איך אפשר לאייש אנשים במוקד שהם כן מוסמכים לתת את התשובות וגם כפי שאחד הדוברים ציין כאן, שבמידה ועורך הדין לא יכול לענות לטלפון באותו רגע, שיוכלו לתת תשובות גם למישהו מטעמו ולאו דווקא לעורך הדין עצמו, הנושא ששמעתי מכל אחד כאן וזה חזר על עצמו, ויכול להיות שזה משהו קטן אבל לפעמים הדברים הקטנים הם גדולים, מתן אישורי זכויות באמצעות שליחים. לא צריך להכנס לבניין. שמעתי שזה קרה ועובד. תחשבו על זה. 24 שעות, 48 שעות, מי כמוכם יודע כמה נזקים יש לאנשים עקב הדברים הללו, ואנחנו שמענו כאן דוגמאות. אני חושב שצריכים לשקול לתת את האופציה הזאת, זה יוריד המון דברים. דבר שמיני, קשר הפונים אולי במייל ולא בטלפון. טלפון זה דבר שקשה ליישום גם מבחינת כח אדם. המיילים גוזלים פחות זמן. לפעמים לא מבינים כל כך טוב, אבל זה נעשה גם במקומות אחרים במיילים וזה עובד מצוין. אני מודה לכולכם על ההשתתפות. אני מודה לרמ"י על ההיענות. כפי שציינתי, כולם מבינים שאנחנו מצויים בתקופה לא קלה. הוועדה תעקוב מקרוב על ההתקדמות בעניין והשיפורים שהוכנסו. אני רוצה להודות לכם על מה שעשיתם בעבר ועל מה שתעשו בעתיד, ואני מקווה מאוד שמהדיון הזה ייצא רק טוב כיוון שאנחנו רוצים רק טוב. לפני שאני נועל את הדיון אני פונה שוב לרמ"י. האם אתם רוצים להגיב? אנחנו ערים לקושי, אנחנו מזדהים עם הקושי, אנחנו בהחלט מנסים, רוצים וחושבים על הפתרונות, ניסים שהוא ראש החטיבה העסקית ורביד וגם אני, אם צריך, יכולים להיפגש עם מייצג או שניים ולשבת איתם בצורה רצינית על הדברים. ננסה לעשות את הכל. אם אתם רוצים תצרו איתי קשר, תעבירו את המספרים ונקבע פגישה.

אני מודה לכל מי שהשתתף. שנדע ימים טובים יותר. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:31.